בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש (דיונים בבתי משפט ובבתי דין

היום זה תיקון? שלחו באמצע הלילה מסמך, ואם מישהו חושב שאני ערה באמצע הלילה, אלא אם כן הודיעו לי מראש- - לא יודע מתי שלחו, אני לא עקבתי אחרי שליחת המסמכים, אבל לפתחנו שני דברים:

גם לאור המצב וגם דברים שחסרים בפעילות ובאפשרות התגובה של המערכת להתפשטות רחבה יותר וכו'. בדברים האלה נדון.

אני רואה שוב את העניין שהממשלה מבקשת לעגן כבר עתה את הסעיף המוצע בהצעת החוק, להכריז על הגבלה מלאה של הדיונים. שלא ישתמע לשתי פנים: הציבור יודע שהממשלה הזאת רוצה למנוע מאנשים שייעצרו לקבל את זכויותיהם, להגיע לבית המשפט להארכת מעצר ולהיפגש עם עורכי דין. והפלא ופלא, הערב בכיכר בלפור תהיה

אנחנו עושים עכשיו דבר הפוך.

אתה נכנסת ישר לדיון.

הנוסח שמופיע כאן גם עליי לא מקובל בצורה

אנחנו נותנים סמכות לשני שרים, עם כל הכבוד להם, להכריז על הגבלה מלאה. בנוסף, על סדר-היום של הוועדה אין לנו בעיה לעבוד קשה. אנחנו עובדים קשה כל יום, אבל לא ייתכן שכבר יש נוהל כזה שיש דיונים בוועדות בזמן שיש מליאה. היום

בוועדת חוקה יש עוד הרבה דברים שאנחנו רוצים לדון בהם, לחוקק אותם. יש רפורמות שמחכות על המדף. אנחנו עושים כל מאמץ. אם זה על חשבון המליאה בדברים שהם לא כל כך חשובים,

שאנשים יכולים לשהות לפעמים גם 15 שעות כשעוברים מבית מעצר לבית מעצר וזה כשלעצמו הופך להיות מקום הדבקה, שלא לדבר על הפרות זכויות אדם

השיקול של אמון ציבורי פה הוא מאוד משמעותי. לא ייתכן להכניס עצירי הפגנות ודברים כאלה לתוך אותה קטגוריה, לשקול שופטים שיגיעו לבתי המאסר והמעצר ולא רק להפך.

והקוסטה להפסיק עם זה. זה

אפשר להחליט שהכנסת היא מיותרת, אבל זו החלטה שצריכה להתקבל בדרך דמוקרטית, ואני לא מאמינה שמישהו רוצה את זה. לכן אני לא מקבלת את האירוע הזה,

ידענו שיש בעיה אפשרית של חולים בשירות בתי הסוהר, ולמרות העובדה הזאת התקבלו החלטות. אני מעדיף לתת פתרון פרקטי במקום החוק הזה.

איך הגיעו לסיפור הזה? מי הגה את הרעיון?

יחשבו. נתתי הצעה פרקטית, איך אפשר לייתר את זה. לא ניכנס לזה. אני לא מתחיל את ההקראה עדיין. אני מבקש ממשרדי

היום אני מבקשים לעשות שני תיקונים, בגדול.

מה שגברתי אומרת זה לקחת מתוך הצעת חוק גדולה

שאז נראה פחות דחוף,

כי הוא קיבל דחיפות לאור המצב. לכן חשוב להדגיש שמדובר באותה מתכונת שהממשלה שקלה

לכן אנו רוצים לאפשר את הכלי הזה למקרה שתהיה התפשטות נקודתית לתקופה קצובה.

שהשרים שוקלים גם את הפגיעה בזכויות, לקבוע הכרזה

אנו רוצים לעשות פה שני תיקונים נקודתיים: האחד, להחריג מפורשות עצורים שחלה עליהם חובת בידוד. אולי זה מאוד ברור, אבל בנוסח אנו רוצים שזה יופיע, כל אחת

בא במגע הדוק עם חולה מאומת או שיש חשש ממשי מסיבה אחרת,

תסמינים אנחנו מבקשים לפרק הזמן עד שיעשו פעולות לברר את החשש הזה או

מעצר ירושלים נסגר,

תל-אביב נסגר, רימונים נסגר, באגפים, גלבוע נסגר לפי אגפים. כל פעם שיש לכם מישהו חיובי לקורונה, אתם סוגרים את בית המעצר?

אנחנו התחלנו את הבאת העצורים לדיון ראשון במעצר ימים ב-23 ביוני. זה התיקון שעשינו כאן בוועדה. כאשר מסתכלים על החקר האפידמיולוגי של אותם חמישה עצורים נדבקים שיש לנו, יש ממש קשר

כל מי שישב ליד מישהו שהוא חיובי לקורונה, נכנס לשבועיים.

כשהתנגדנו פה לאיכונים של

אמרנו בדיוק אותו דבר - הרי תכניסו 400,000 איש לבידוד?

נמצא פה נציג שלהם שיציג את זה תכף. גם למדנו שכל אלה שיוצאים החוצה לחקירות, ככל הנראה במסגרת החקירה בתחנות המשטרה,

משטרת ישראל מגיעה אלינו,

וכך אנו מפחיתים את המגעים

ביוני היו 103 חולים קשים, בכל חודש יוני. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות וקבע

קרי מצד אחד,

מדינת ישראל השתלטה על היקף ההתפרצות של נגיף

בסוף האגף הזה הוא מכלול אחד,

ומי שנושם את האוויר בתא מס' 1- - - אתה לוקח מישהו בבידוד לשם?

אני יודע שהם לא חולים. הם נושמים את אותו אוויר בעצם. גם אנחנו פה נושמים אותו אוויר. נכון. יחד עם זה, זה סוג של פוטנציאל להדבקה. בהקשר העצורים עצמם, זה לא טירונים של חטיבת הצנחנים. אנחנו לא

נביא אותו לדיוני הוכחות במגבלות משרד הבריאות.

לכן בקשתכם היא? אתם מדברים על הוספה של החלק מהפיצול מתוך הצעת החוק תכף נקריא אותו ונדון בו, והדבר

אולי היא לא מאוזנת ונכונה בכתיבתה או בניסוחה. אחרי הדברים הללו השתכנעתי לחלוטין. האנשים האלה, הם מנהלים את זה, ואנחנו צריכים לתת אמון, ואף אחד מהממשלה לא בא אליהם: לכו לוועדה ותוציאו סמכויות מהוועדה. צריך גם לתת אמון בהם. הם הציגו את הדברים בצורה הנכונה. אשלים את

אנחנו רואים שאנחנו עדיין רחוקים מאוד מה-250 שדובר עליהם. אני מדבר על התקופה לפני שהתגלתה התחלואה בשבוע האחרון. עוד משהו שאותי מאוד מטריד - דיוני הטלפון, שסויגו בהסכמה אנחנו עדיין רואים עשרות דיונים שמתקיימים

נכניס גם את הנושא של משמרת שנייה,

יתחיל במצב של עכשיו אבל הגיעו להסכמה עקרונית.

ולא צלח, אז למה? אבל אני לא הולך עכשיו לבלות את כל היום בלספר מי עושה מה. יש לנו גם אחריות לתת תשובות לאנשים האלה

אני מציע, לפני שמקריאים כל סעיף, יש לזכור שעוסקים עכשיו באוכלוסייה הכי המוחלשת שיש,

יש לי קשב מפוצל.

יש לכם תשובה לזה? סתם מסקרנות, על ההצעה של יואב סגלוביץ, שלא תהיה החלטה, ותעברו אחד-אחד.

אתה מדבר על סעיף חוק המעצרים זה רק אם יש חוות דעת של רופא,

כי ברגע שחוק המעצרים נוקב באינו מסוגל להתייצב, ואם אתם מביאים אישור רפואי שהוא בבידוד,

מביאים מתחנות המשטרה ישירות לבית המשפט. אחרי שהוא מסיים את הדיון, הוא נכנס לאגף הסינון הזה.

מגיע עצור עם 40 מעלות חום.

לא אמורים לתת לו להיכנס לבית המשפט.

מה לעשות

הסעיף בחוק המעצרים לא מאפשר לקיים דיון בהיעדרו. מה עושים בסיטואציה

תודה.

יחד, כמובן אחרי נתינת אפשרות הסתייגות. בעצם יש שלושה נושאים על השולחן בשעה הקרובה: יש הבקשה של הממשלה להאריך את התוקף של החוק עצמו זה ככל הנראה

בדרך כלל, כשאנחנו מתקנים חוק,

פעמים אנחנו מכינים לכם כשירות נוסח משולב.

שמדבר על המהות, על הנוסח של הסעיפים העיקריים.

בנוסף יש

ושוהה בבידוד במקום מעצר או בבית סוהר בהתאם להוראת רופא לפי סעיף 2(ג) לצו כאמור, ישתתף בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת

לא נותן לנו מענה למקרה שקודם הוצג פה

זה בדיוק מהמקרים הפרטניים שיש לו פתרון. ברגע שיש לו חום ותסמינים, לפי צו הוראת בידוד, הוא צריך להיכנס לבידוד. אבל הוא לא מגיע ממקום מעצר הוא מגיע ישירות מתחנת משטרה.

במצב עתידי גם המשטרה תבצע פחות מעצרים מתוקף הנחיות. לא צריך לחשוש שיהיו אלפי עצורים עכשיו. הסעיף הזה, ברגע שהחוק עובר אם החוק עובר ישתמשו בו מחרתיים. לכן אני שואל לגבי ה-96 שעות.

אנחנו חייבים לקבל את תוצאות הבדיקה.

יש להבין גם אם הבדיקה שלילית,

השלמת הבידוד של 14 יום יש להשלים בכל מקרה. אין בדיקות מהירות שעושים. יש בדיקות מעבדה רגילות, שכל אחד ואחד עושה,

אז למה לא לכתוב את זה? הסעיף מדבר בלשון יחיד בכוונה העצור או האסיר. זה צריך להיות בחינה פרטנית. גם אני מסכימה שככה יש לפרש את מה שכתוב. ככה כולם מסכימים שיש

הממשלה מסכימה לנוסח שאתם רואים בסעיף 6 עם תיקון אחד, בסעיף 6 למסמך הרקע.

השרים) רשאים להכריז יחד, לאחר ששקלו את הפגיעה בזכויותיהם של העצורים והאסירים , כי לא ניתן לקיים דיונים בבית משפט בנוכחות עצורים

הכרזה על הגבלה מלאה תיכנס לתוקף עם נתינתה ותירשם ברשומות בהקדם האפשרי. (ד) חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על הגבלה מלאה, יבטלו השרים את ההכרזה על הגבלה מלאה, בלא דיחוי. בדיוק

ד מפורטים שהם הציעו כדי שהוועדה תוכל בכל רגע נתון לדעת מה המצב. אנחנו גם בהמשך לדיונים שמתקיימים פה בכנסת,

בגלל כל הדיונים שמתקיימים גם פה בוועדה, גם בוועדת הפנים על משהו שמאוד קשור לנושא שלנו, חשבנו שצריך להציע גם אישור של הכנסת של ההכרזות. אני ניסחתי

אנחנו מקבלים את העיקרון.

את אומרת שעמדת משרד המשפטים, שהיא שחוק כזה עם הגבלה מלאה, לא צריך פיקוח של הכנסת רק דיווח? אני שואל אותך, כי לא התייחסתם

כדי שהוועדה תקיים דיונים שוטפים ותדע בכל רגע בדיוק מה מצב הדברים. החשש ממעורבות תחילית של הכנסת היה קיים בממשלה כתוצאה מהצורך להחיל מהלף באופן מיידי. הרעיון של פיקוח בדיעבד הוא רעיון שעלה כאן.

את זה צריך לעשות בכל מקרה.

למה המילים האמורפיות האלה: השרים יחליטו?

נכון שכתוב בחוק שזה יהיה רק חוות דעת

מה הבעיה שזה יהיה ככה?

כמה ענפים שלו ענף אחד החקיקה, והשני זה. מה הבעיה? כדי לקבל החלטה שהיא לא החלטה שכל יום תביאו אותה, אבל היא יכולה להשתנות.

היא עושה את זה במליאת הממשלה, בוועדת שרים לקורונה. זה המודל שעושים כשמדובר בשכונה של אנשים שמתנהלים באופן חופשי, שזכויותיהם לא מופרות. זה המודל.

לגבי שירות בתי הסוהר בנו מודל חדש של שני שרים. אני מתנגד לו עקרונית, נתחיל בזה. לפחות הייתם אומרים מליאת הממשלה הייתי מבין.

זו הדרך שבה נוהגים משרדי הממשלה הם קודם כל שמים את הרגל בדלת,

לעצם העניין, אני לא מבין מדוע, מקצועית ואני לא פונה לשירות בתי הסוהר לא מזלזל בהם הם אדישים לעניין הזה לגבי ההחלטה,

אין לי בעיה.

אפשר להגיע. האמירה שאין זמן, לא נכונה עובדתית. זה נבע מכך שלא התקיימו דיונים בוועדה. לא היו דיונים בוועדה כי לא הבאתם את מה שהייתם

נקודה. לא צריך לדחות אותו או לשחק אותו. לוועדה יהיה מה לומר היא תתכנס ותגיד. זה הכול. אני חושבת שהמודל הזה הוא אופציה א', שמופיע לכם בעמ' 8, שזה אומר שהכרזה תובא לאישור הוועדה. אז אקריא את אפשרות א': הכרזה על הגבלה מלאה או החלטה על הארכתה תובא לאישור הוועדה, מיד עם הינתנה, ותוקפה יפקע כעבור חמישה ימים כך הצענו - מיום נתינתה, אם לא אושרה או בוטלה קודם לכן על ידי הוועדה, משמע הוועדה יכולה להתכנס ביום הראשון ולבטל. היא יכולה לחכות עד היום האחרון. זו נקודת מחלוקת בין מה שאנחנו הצענו, מה קורה אם לא קיבלה החלטת ועדה. אני מאריך את זה לעוד חמישה ימים,

אם הוועדה לא עושה את שלה, הוועדה תשלם. הציבור ישלם. ויתחשבן עם נבחריו, שלא עשו את עבודתם. ההכרזה עצמה תקפה ל-14 ימים. יש הכרזה של 14 ימים. היא באה לאישור תוך 5 ימים. בסופם הוועדה לא התכנסה. לא התקבלה החלטה. ההחלטה היא או לאשר או לבטל. לא התקבלה יש עוד חמישה ימים. הוועדה יכולה בינתיים להתכנס ולגמור עם זה. זו ההצעה שלנו. אם הוועדה לא מקבלת החלטה, יש לכם עוד חמישה ימים. ההכרזה תקפה רק לעוד חמישה ימים לא לכל ה-14 יום?

יש הכרזה של השר.

הוועדה לא מתכנסת ואז ההארכה היא רק לחמישה ימים? מה ההיגיון בזה? לדעתי ה-14 יום האלה ימוצו תוך כדי האפשרות של הוועדה להתכנס ולאשר.

נאמר שהיתה תשתית עובדתית מלאה, וחוות דעת רפואית מלאה, והחליטו על 14 ימים. אז רק בגלל שהוועדה לא התכנסה יאריכו בחמישה? רק בגלל שהוועדה לא התכנסה, יש לזה לפעמים משמעות. לפעמים זה כי היא לא יכולה להתכנס כי יש מצב קורונה בעייתי, אבל יש מקרים שהוועדה מתכנסת, מתלבטת. כל עוד היא מתלבטת, היא לא יכולה לעצור את העולם.

המחדל מביא לפקיעת ההכרזה. זה לא מתקבל על הדעת. אני יודעת שיש לזה גם השלכות על הכרזות אחרות, על תקנות אחרות וגם על הכרזה חלקית. ייתכן שהוועדה לא תרצה לעשות אותו מנגנון על הכרזות- - - המנגנון פה הוא הפוך אנחנו נותנים לממשלה את הזמן שלה, ולא נותנים לכנסת לעצור את זה סתם, אלא אם כן היא עושה את עבודתה. מאחר שמדובר בנושא סופר רגיש, כי מדובר פה במתקני כליאה, בדברים שאם תתפרץ מחלה מטורפת שם נלך לדבר האפוקליפטי הכי גדול שיש ישחררו פה לרחובות עבריינים. לכן זה לא דומה לא לבריכה ולא לג'קוזי.

זו הנקודה שרציתי להעלות. זה הדבר שאני יכול מתוך כל הדברים, לאסוף כרגע. אסביר מה המנגנון שהיושב-ראש רוצה. תפתחו עמ' 3 לנוסח. אקריא שוב את (ב) ו-(ג) עם השינויים שהיושב-ראש

(ב) הכרזה על הגבלה מלאה תהיה לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, השרים רשאים להאריך יחד את תקופת ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת וכו'.

הכרזה על הגבלה מלאה או החלטה על הארכתה תובא לאישור הוועדה, מיד עם הינתנה, ותוקפה יפקע כעבור חמישה ימים מיום נתינתה, אם לא אושרה או בוטלה קודם לכן על ידי הוועדה, במקום הסיפא נכתוב: לא קיבלה הוועדה החלטה, תעמוד ההכרזה בתוקף עד תום- - - וגם בסבב השני גם החמישה ימים על אותו משחק בדיוק, וארבעה ימים אחרונים. זה יהיה 14 ימים מהיום הראשון. חמישה ועוד חמישה, ועוד ארבעה. ואז זה יפקע. זה לא הנוסח שלי. אני הצעתי שהמצב פוקע, ואז צריכים להכריז שוב. המודל שהציע היושב-ראש מאוד פשוט: יש הכרזה ל-14 ימים. היא צריכה להיות מובאת תוך אותו פרק זמן לוועדה. לא אישרה הועדה או נמנעה או חדלה ההכרזה עד תום תוקפה.

אבל היושב-ראש הוסיף רכיב של עוד חמישה ימים. אין עוד חמישה ימים. יש צו,

יש לוועדה חמישה ימים לאשר או לבטל. היא לא מתכנסת, לא מקבלת החלטה - הצו ממשיך עד תום יום ה-14. אני מבקש שתכתבתי באותו מנגנון כמו שרצית שהממשלה- - אפשר אותו דבר, רק שפרק הזמן הראשון לא יהיה חמישה ימים, ואז יתאפשר לכנסת, כדי שזה לא יסכל את הפיקוח הפרלמנטרי. נכון. יואב, לא כדי להקל על הממשלה אלא כדי להקל על עצמנו 7 ימים או משהו כזה להחלטה ראשונה שלנו,

זה ממשיך כל עוד אנחנו מחליטים אחרת עד תום התקופה של 14 יום. לגבי פרק הזמן של 14 ימים, הוא לא שרירותי, הוא פרק הזמן שמתחייב נוכח- - העניין הרפואי.

רבותיי, נקשיב לנוסח הסופי לטעמי. כל אחד יצביע איך שהוא

אקריא שוב את (ג). הכרזה על הגבלה מלאה או החלטה על הארכתה תובא לאישור הוועדה, מיד עם הינתנה, ותוקפה יפקע כעבור שבעה ימים מיום נתינתה, אם לא אושרה או בוטלה קודם לכן על ידי הוועדה, לא קיבלה הוועדה החלטה, תעמוד ההכרזה בתוקף עד תום תקופת ההכרזה. חשוב שגם (ד) יהיה בפנים - אישרה הוועדה הכרזה על הגבלה מלאה, רשאית היא לבטלה. בכל מועד בתוך ה-14 ימים אנחנו מדברים על זכויות חשובות שנפקעות כאן והחלטות דרמטיות. לכן חשוב שאם הוועדה רוצה להתכנס בכל שלב, רואה שיש שינוי בנסיבות, והיא רוצה להתכנס לבטל, תמיד יש לה הסמכות לעשות זאת בתוך כל ה-14 יום, גם אחרי שאישרה, כי ייתכן שאישרה ביום הראשון זה המצב הנכון הממשלה באה עם ההכרזה, הוועדה אמורה להתכנס למחרת ולהחליט כן או לא. זה המצב הכי יעיל והכי נכון. הוועדה מאשרת ביום הראשון. ביום השמיני היא רואה שכל המשק חזר לעצמו, אין באמת סיבה. ברור שהיא יכולה להחליט לבטל. כמו שהשרים יכולים לבטל, גם הוועדה צריכה לקבל את הסמכות לבטל. מקובל עליכם?

אנחנו בודקים עדיין את הנושא של- - מאחר שאנו יודעים שיש החוק הגדול שאחר כך יגיע, ועכשיו זה דבר דחוף אני חושב שבלי פיינשמייקריות עכשיו לא של הממשלה וגם לא שלנו חברי הכנסת. הסכנה במודל הזה, שלפעמים במודל הזה, שאין דד ליין, קשה לוועדה להתכנס.

גם אם היה עוזר דיון בפרלמנט, בגלל שהוועדה יודעת שאין לזה משמעות פרקטית, אם היא לא מאשרת, וזה ממשיך להתקיים, לפעמים זה גורם למצב שהוועדה לא מתכנסת ולא דנה. זה לשיקול דעתכם, הח"כים. יש עוד משהו שצריך להקריא? יש הרבה מה להקריא. אנחנו חייבים להקריא את כל התיקונים שאנחנו עושים בחוק. חבל, יש לנו עוד דיונים. נשארה רק הצבעה, נכון?

אז חבריי יצביעו, ותודה רבה על דיון מוצלח. תודה. אז תקראי הכול. תפתחו את הנוסח של ההצעה עצמה, לא במסמך הרקע. את מדברת על דעת כולם, קארין? על דעת יש עתיד. אני לא בשם סיעות אחרות. חבריי מיש עתיד יואב ויוראי יצביעו, כי לי אין זכות הצבעה. תוכל להחליף אותי לשתי דקות?

מזכירה ליושב-ראש שעדיין הוועדה לא הצביעה על ההארכה עצמה. לא קיבלנו עדיין. לא קיבלנו לא נצביע. אנחנו לא יכולים. (היו"ר יואב סגלוביץ', 12:02)

אישרה הוועדה הכרזה על הגבלה מלאה, רשאית היא לבטלה.

שוכנעו

לאחר קבלת חוות דעת משרד הבריאות,

להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על הגבלה חלקית, יבטלו השרים את ההכרזה על הגבלה חלקית, בלא דיחוי.

יתקיים הדיון שלא בנוכחותו של העצור אלא בהשתתפותו באמצעות מכשיר טכנולוגי שיקצה שירות בתי הסוהר ושמאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם אין מכשיר טכנולוגי זמין מסוג זה בעת קיום הדיון בעניינו של אותו עצור או אסיר [ באמצעות מכשיר כאמור שמאפשר העברת קול בלבד זה אומר שיש דיונים שאינם פליליים - היה הדיון כאמור דיון בהליך פלילי או דיון שהמדינה צד לו, יתקיים הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול בלבד רק אם העצור או האסיר הסכים לכך. זה מה שהוספנו בזמנו. הסעיף הזה גם עכשיו, כיוון שיש סמכות לסגור הרמטית את בית הסוהר, הם צריכים גם מענה לתיקים האזרחיים בתיקים בבתי דין רבניים. השאלה, האם גם שם הייתם רוצים שהדיון יהיה טלפוני רק בהסכמה או לא. משרד המשפטים רוצה להעיר. הבעיה שלנו במשפטים שאינם פליליים לגבי בתי דין דתיים, כי כיום הם לא מרושתים עדיין ל-VC. זה מעט מאוד מקרים, אבל עדיין במקרים שבהם מדובר בעצור או אסיר שהוא צד לדיון שהוא דחוף בבית דין דתי, כן יש סיכוי שלא יהיה VC זמין, ולכן צריך יהיה לעשות את הדיון בטלפון. לכן אנחנו רוצים לשנות כאן, כן להשאיר את זה שלא דרושה הסכמתו, אבל רק כשמדובר בדיון דחוף שלא ניתן לדחותו, כי אם אפשר יהיה לדחות אותו הבעיה היא רק בבתי הדין הדתיים הבשארי, הדרוזי והרבני. נוסיף שזה רק בדיון דחוף שאין אפשרות לדחותו. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), חלה הכרזה על הגבלה מלאה, והיה הדיון כאמור באותו סעיף קטן דיון בהליך פלילי, דיון בענייני משפחה כהגדרתם בחוק בית המשפט לענייני משפחה,

ובכלל זה דיון כאמור בעניין ילדו של אסיר או עצור, או דיון בהליך לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה),

בעניין ילדו של אסיר או עצור, ומצא נשיא בית המשפט - פה היתה הצעה לאשר לסגן נשיא בית המשפט הממשלה תצטרך לומר מה עמדתה - כי על אף הסיכון המוגבר כאמור בסעיף 4(א) , מתקיימים כל אלה, רשאי הוא, באופן חריג, להורות כי הדיון יתקיים בנוכחותו של העצור או האסיר, וזאת לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם שירות בתי הסוהר. הסעיף הזה הוא החריג לסגירה ההרמטית של בית הסוהר. הוא אומר: למרות שיש הכרזה, נשיא בית המשפט או ההצעה גם סגן, יוכל במקרים מאוד-מאוד- - למה רק מלאה ולא בחלקית? אין לנו הגבלה חלקית. בגלל שאנחנו מתקנים תקש"חים, אנחנו מוסיפים רק את ההכרזה המלאה. בהכרזה חלקית החריג הוא הרבה יותר רחב. החריג, בגלל שזה הגבלה חלקית, כפי שקורה היום, החריג הוא בשיקול דעת מנימוקים שיירשמו כל נשיא יכול להחליט לסגת מהתעדוף ולהביא מישהו שצריך להביאו. עכשיו אנחנו מדברים במקרה שהוא הרבה יותר מצומצם. עכשיו נקריא את כל התנאים. הם תנאים שמדגישים מיליון פעם שזה מקרה הכי חריג, הכי דחוף, ובמקרים שהכי יכולים להיות פוגעניים לעצור ולאסיר. הסנגוריה מבקשת טיפה להגמיש את החריג הזה. נראה שלוקחים שוליים על גבי שוליים

אקריא, ואז נשמע את עמדת משרד המשפטים. (1) קיים צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון בנוכחותו של העצור או האסיר, (2) קיומו של הדיון לפי הוראות סעיף קטן (א) או דחיית הדיון יגרמו לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בעצור או באסיר, (3) על בית המשפט להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל פנים, לרבות אם העצור או האסיר הוא אדם עם מוגבלות ולא ניתן לערוך את התאמות הנגישות הנדרשות באולם בית המשפט באופן שיאפשר את השתתפותו בדיון באמצעי טכנולוגי. זה בעצם מקרה מאוד פרטני של פסקה (3). כפי שאתם רואים, הם הוסיפו גם את החיוני, גם את הדחוף, גם את הפגיעה הממשית, גם את הפגיעה הבלתי מידיתית. אם יש אפשרות טיפה להגמיש את החריג הזה, אשמח לשמוע. מבחינתנו, אפשר להוריד את הדחוף ולהשאיר את החיוני ב-(1). אנחנו מכירים את הסעיף הזה. הוא היה קיים בתקש"ח בתחילת הדרך. ברור לי לגמרי למה הוא צריך להיות חריג צר, ודאי בהשוואה לחריג שקיים בהכרזה חלקית. למרות זאת אנחנו חושבים שהוא קשיח מדי

עושה רושם ששמו פה שלייקעס ועליו מעיל ועליו חרמונית, שלא לדבר על זה שחלק מהיסודות פה נבלעים זה בזה. כלומר אתה לא מבין למה צריך גם צורך חיוני דחוף ואז להוסיף על זה גם פגיעה ממשית ובלתי מידתית ועל זה להוסיף את הדרישה להתרשם מהעצור או מהאסיר פנים אל פנים. מלכתחילה חשבנו שהדבר הזה צריך להיות מסור לידי השופט כי הוא זה שיכול לדעת אם היסודות האלה מתקיימים,

נקבע שהדבר הזה יהיה בידי נשיא כדי לוודא שהפעלת הסעיף

וככל שהיא בידי הנשיא, אנחנו חושבים שאפשר להגמיש גם קצת בקריטריונים האלה. אני חושב שאפשר היה להסתפק בצורך החיוני והדחוף ולסיים בזה את העניין, ואם בכל זאת נשארים בקריטריונים האלה, אני חושב שיש לתת ביטוי לא רק לאנשים עם מוגבלויות אלא גם לקטינים, ששם יכולת דרישת ההתרשמות הבלתי-האמצעית חשובה יותר מעצורים רגילים. משרד המשפטים. לגבי מוגבלות מול קטין, העניין של הצורך להתרשם פנים אל פנים אם מדובר בקטין ויש צורך להתרשם פנים אל פנים - זה קיים בסעיף. בעצם הוספנו את לרבות מקרה של מוגבלויות לבקשת הסנגוריה שהביאה לטענתה, הדוגמה היחידה שלא נכנסת בצורך להתרשם פנים אל פנים. הכנסנו את העניין לרבות אנשים עם מוגבלויות לבקשת הסנגוריה,

שזה אחד המקרים שלא צריך בהכרח להתרשם פנים אל פנים, ועדיין צריך לאפשר לאדם להגיע. דווקא כל יתר המקרים כמו קטינים זה מקרה שאם צריך להתרשם פנים אל פנים, הוא ייכנס לחריג הזה. גם יש לזכור שאנחנו מדברים בזמן של הגבלה מלאה, שיש סיבה רצינית לא להביא את האנשים. לכן זה צריך להיות משהו מאוד יוצא דופן, כי בעיקרון מבחינת זכויות עדיף שכולם יגיעו, אז תמיד יש צורך שכל עצור יגיע ויתרשמו ממנו ויראו אותו פנים אל פנים. לכן זה צריך להיות משהו שיצדיק סטייה מההגבלה המלאה. זה מקרה חריג שבחריגים. כפי שאמרתי, מבחינתנו, זה בסדר להוריד את הדחוף ולהשאיר את החיוני. הבעיה היא שהמשמעות המעשית של כל היסודות האלה וראינו שהסעיף הזה רוקם מתוכן אני לא מכיר מקרים שהסעיף הזה הופעל. שימוש אפסי. נחמד לכתוב את זה ולספר לעצמנו שיש חריג, אבל כרגע אין לנו חריג. בגלל כל השלייקעסים האלה אין לנו חריג שמופעל בשטח. נותנים את האחריות לנשיאי בתי המשפט. אם אנחנו סומכים על נשיאי בתי המשפט שלנו ואנחנו לכל אורך החוק הזה נותנים להם את הסמכות ואת האחריות, אז גם בהקשר הזה צריך קצת אמון בנשיאי בתי המשפט שהם לא סתם יביאו עצורים לבית המשפט. ברור שאנחנו נותנים אמון בנשיאי בית המשפט. אנחנו רק מכוונים את שיקול הדעת. מכווינים את שיקול הדעת של נשיאי בתי המשפט קצת יותר משאנחנו מכווינים את שיקול הדעת של השרים, לפחות בחוק הזה. לא ראיתי מעולם הבניית שיקול דעת כזאת. אני חושב שמשרד המשפטים אמר שאין לו בעיה להוריד את הדחוף. נסתפק בזה. להמשך הדרך, צריך לגמור את החוק הגדול. ההערות שניתנו לפה ילוו אותנו גם בהמשך. כדאי שנחשוב עליהן עכשיו, כי דווקא נשיאי בית משפט מחוזי הבנינו להם היטב את שיקול הדעת. הייתי לוקח את הסעיף הזה ומבנה אותו במקום אחר בהכרזות או דברים כאלה. גם כדי להתקדם, נסתפק בהסכמה שהיתה פה. אני מבקש בשם יושב-ראש הוועדה בהנחה שיגיע לשם,

לראות מה ניתן לעשות. אתם כן רוצים לתת סמכות גם לסגן? הנהלת בתי המשפט הסמכות תינתן לנשיא או לסגן?

אז לנשיא או לסגנו. (ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לעניין עצור או אסיר שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית, או מכוח צו בידוד בבית חולים. (2) בתקנה 4, אחרי תקנת משנה (ו) יבוא: "(ז) על אף הוראות תקנה זו, אסביר מה זה. תקנה 4 זה אותו הסדר של המעגלים השניים, שלא מביאים אותם, ובתי דין צבאיים. (1) כלוא שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בידוד בית או מכוח צו בידוד בבית חולים, ושוהה בבידוד בחדר משמר או בבית סוהר צבאי בהתאם להוראת רופא לפי סעיף 2(ג) לצו כאמור, ישתתף בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת כאמור בתקנות שעת החירום החלות לעניין דיון מסוג זה, (2) שוכנע קצין משטרה צבאית ראשי, או קצין בדרגת אלוף משנה ממפקדת קצין משטרה צבאית ראשי, על יסוד חוות דעת קצין רפואה בחיל הרפואה שניתנה בכתב, כי קיים חשש ממשי שכלוא השוהה בחדר משמר או בבית סוהר צבאי נדבק בנגיף הקורונה או שקיים חשש ממשי כי כלוא השוהה בחדר משמר או בבית סוהר צבאי בא במגע עם חולה מאומת, רשאי הוא להורות כי עד לתום ביצוע כל הפעולות הדרושות להסרת החשש האמור, או למשך 96 שעות מעת שהתגבש החשש האמור, לפי המוקדם, לא יובא העצור או האסיר לבית הדין הצבאי לדיון בעניינו, הורה קצין משטרה צבאית ראשי, או קצין בדרגת אלוף משנה ממפקדת קצין משטרה צבאית ראשי כאמור, ישתתף הכלוא בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת תמונה וקול בזמן אמת, כאמור בתקנות שעת חירום החלות לעניין דיון מסוג זה. אבקש מהוועדה בנקודה זו לתת לנו את המנדט גם לתקן את הטעויות הטכניות שהיו בסעיף הדיווח, ובגלל שלקחנו את הסעיפים עכשיו מהצעת החוק הכללית, יכול להיות שיהיו עוד התאמות שלא מופיעות כאן, ואני מבקשת שהוועדה תאשר לנו. ודאי.

אחרי תקנה 4 יבוא

ההכרזה על המערכת הצבאית, שזה הכרזה של שר הביטחון לאחר שהתייעץ עם שר המשפטים. הכרזה על אי-קיום דיונים בנוכחות עצורים או אסירים. 4א. (א) על אף האמור בתקנה 4, שר הביטחון רשאי להכריז, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ולאחר ששקל את הפגיעה בזכויותיהם של הכלואים , כי לא ניתן לקיים דיונים בבית משפט בנוכחות כלואים, במדינה כולה או בחלק ממנה

הכרזה על הגבלה מלאה), אם שוכנע, לאחר קבלת חוות דעת לעניין זה מטעם חיל הרפואה, כי קיימת התפשטות רחבת היקף של נגיף הקורונה במדינה או בחדרי משמר ובתי סוהר, וכי בשל כך קיים סיכון מוגבר להתפשטות נגיף הקורונה בחדרי משמר ובתי סוהר - זה שוב אני מורידה למטה - וכי אין דרך אחרת לקיים את הדיונים בנוכחות עצורים ואסירים ללא סיכון כאמור, לעניין זה, חוות דעת משרד הבריאות תתייחס למצב התחלואה בשל נגיף הקורונה באותה עת במדינה אוסיף את הסיכון לבריאות - ובפרט לסיכון הבריאותי הטמון בהבאת עצורים ואסירים לבתי משפט ובשהייתם בהם. (ב) לעניין זה, חוות דעת חיל הרפואה תתייחס למצב התחלואה בשל נגיף הקורונה באותה עת במדינה זה פעמיים, סליחה. (ג) הכרזה על הגבלה מלאה תהיה לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, שר הביטחון רשאי, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, להאריך את תקופת תוקפה של ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על 14 ימים כל אחת, אם שוכנע, לאחר ששקל את הפגיעה בזכויותיהם של הכלואים ולאחר קבלת חוות דעת, אגב, משרד המשפטים, אתם בסדר עם זה שזה חוות דעת נוספת, עדכנית? אנחנו חייבים פרק זמן של הפסקה לעניין החובה להביא את כל עצורי הימים. כמה זמן תצטרכו לדון? נצטרך לדון עם היושב-ראש. היושב-ראש פה. שאדע גם מבחינת הוועדה וגם מבחינת הסתייגויות. אני חושב שאפשר לסיים את ההקראה. גם ככה יש הסתייגויות גם שלנו. אתם צריכים לעשות עוד היוועצות, ולמעט הקטע הספציפי הזה, נסיים את ההקראה.

נמשיך את ההקראה נחסוך זמן. נמשיך, ולאחר מכן יהיה זמן. (ג) הכרזה על הגבלה מלאה או החלטה על הארכתה תובא לאישור הוועדה, מיד עם הינתנה, ותוקפה יפקע כעבור שבעה ימים מיום נתינתה, אם לא אושרה או בוטלה קודם לכן על ידי הוועדה, לא קיבלה הוועדה החלטה, תעמוד ההכרזה בתוקף עד תום תקופה של 14 ימים. (ד) אישרה הוועדה הכרזה על הגבלה מלאה, רשאית היא לבטלה.

שוכנע שר הביטחון, כי חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את ההכרזה על הגבלה מלאה, כאמור בתקנת משנה (א), יבטל השר את ההכרזה על הגבלה מלאה,

(ו) הכרזה על הגבלה מלאה תיכנס לתוקף עם נתינתה ותתפרסם ברשומות בהקדם האפשרי, בוטלה ההכרזה כאמור בתקנת משנה (ד) או (ה), תפורסם הודעה על הביטול ברשומות בהקדם האפשרי, ואולם ביטולה ייכנס לתוקף יום לאחר ביטולה. (ז) שר הביטחון יודיע על מתן הכרזה על הגבלה כאמור בתקנת משנה (א) או על ביטולה כאמור בתקנת משנה (ו) לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, למשטרה הצבאית, לפרקליטות הצבאית, לסניגוריה הצבאית וללשכת עורכי הדין, עם הינתנה. (ח) חלה הכרזה על הגבלה מלאה, יחולו הוראות תקנה 2ב בשינויים המחוייבים." את זה נפרט בנוסח,

זה לא מספיק מפורט. (4) בתקנה 6 אחרי "לרבות בשל" יבוא "הכרזה על הגבלה מלאה או בשל". עכשיו אקרא רצף של תיקונים טכניים שמתאימים את התקש"חים למצב החדש של ההכרזה המלאה,

גם הכרזה מלאה ניתן לעשות את הדיונים באמצעות VC. (5) בתקנה 7, אחרי "ולא התאפשרה לפי התקנה האמור" יבוא "או בשל כך שחלה הכרזה על הגבלה מלאה". משרד המשפטים, האם צריך לומר משהו ספציפי על מעצרים מינהליים ולב"חים? מבחינת זה שלא יתקיימו בכלל דיונים? עכשיו הם לא מופיעים בתקש"ח. במצב כזה לכאורה צריך להחזיר להחיל אותם, כי לא תהיה לנו אלטרנטיבה להביא אותם פיזית. אז גם במפורש נתייחס לזה שגם דיונים כאלה יתקיימו ב-VC. תיקון התוספת השנייה. 2. בחוק העיקרי, בתקנות שעת חירום (דיוני מעצרים),

המובאות בתוספות השנייה, (1) בתקנה 1(3), בסעיף 16א שבה, לפני "יחולו הוראות אלה" יבוא "ולגבי דיונים שלא ניתן לקיימם בנוכחות עצור בשל הכרזה על הגבלה מלאה". (2) בתקנה 1(3), בסעיף 16א שבה, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)(1)חלה הכרזה על הגבלה מלאה לפי תקנה 2א לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט

התש"ף 2020, ומצא נשיא או סגן בית משפט כי קיים צורך חיוני, אפשר להוריד גם פה את "דחוף"? טוב כי קיים צורך חיוני לקיים את הדיון

על אף הנסיבות שבשלהן ניתנה ההכרזה, כי קיומו של הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי יגרום לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בעצור וכי על בית המשפט להתרשם מהעצור פנים אל פנים, לרבות בשל כך שהעצור הוא אדם עם מוגבלות אשר מקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי,

להורות כי הדיון יתקיים בנוכחותו של העצור, וזאת לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם שירות בתי הסוהר, (2) הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על עצור שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות)

או מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה),

צו בידוד בבית חולים)." 3. תיקון התוספת השלישית. בתקנה 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (קיום דיונים בהליכים פליליים באמצעים טכנולוגיים),

המובאות בתוספות השלישית לחוק העיקרי, ברישה אחרי "בהליך פלילי" יבוא "שחלה לגביו הכרזה על הגבלה מלאה כאמור בתקנה 2א או". 4. תיקון לתוספת הרביעית בתקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים),

המובאות בתוספות הרביעית לחוק העיקרי,

בתקנה 1(2), בסעיף 240א שבה, לפני "יחולו הוראות אלה" יבוא "ולגבי דיונים שלא ניתן לקיימם בנוכחות עצור בשל הכרזה על הגבלה מלאה". (2) בתקנה 1(2), בסעיף 240א שבה - שוב, אני מזכירה שאנחנו בתיקון מגבילים בבתי דין צבאיים

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)(1) חלה הכרזה על הגבלה מלאה לפי תקנה 4א לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין), התש"ף 2020, ומצא נשיא בית דין צבאי

רוצים סגן? מה שאנחנו עושים על הרגיל, נעשה גם פה, אלא אם כן אתם אומרים לי אחרת מצא נשיא בית דין צבאי או סגנו כי קיים צורך חיוני ודחוף לקיים את הדיון בנוכחותו של העצור, על אף הנסיבות שבשלהן ניתנה ההכרזה, כי קיומו של הדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי יגרום לפגיעה ממשית ובלתי מידתית בעצור וכי על בית הדין הצבאי להתרשם מהעצור פנים אל פנים, לרבות בשל כך שהעצור הוא אדם עם מוגבלות אשר מקשה באופן ממשי על השתתפותו בדיון באמצעות מכשיר טכנולוגי,

להורות כי הדיון יתקיים בנוכחותו של העצור, וזאת לאחר שקיבל את עמדת הצדדים ועמדה בכתב מטעם שירות בתי הסוהר, (2) הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על עצור שחלה לגביו חובת בידוד מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה),

או מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה),

צו בידוד בבית חולים)." 3. תיקון התוספת השלישית. בתקנה 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)

המובאות בתוספות השלישית לחוק העיקרי, ברישה אחרי "בהליך פלילי" יבוא "שחלה לגביו הכרזה על הגבלה מלאה כאמור בתקנה 2א או". 4. תיקון לתוספת הרביעית בתקנות שעת חירום (דיוני מעצר בבתי הדין הצבאיים),

המובאות בתוספות הרביעית לחוק העיקרי,

בתקנה 1(2), בסעיף 240א שבה, לפני "יחולו הוראות אלה" יבוא "ולגבי דיונים שלא ניתן לקיימם בנוכחות עצור בשל הכרזה על הגבלה מלאה".

1(2),

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב1)(1) חלה הכרזה על הגבלה מלאה לפי תקנה

אנחנו צריכים שעתיים הסתייגויות מרגע קבלת ההחלטה. בזמן הזה יהיו גם התיקונים. בינתיים נעבוד על חוקים אחרים. תחשבו שאני יושב שם, ומבקש שעתיים הסתייגויות. כשנחזור לדיון, יש סיום הדיון הזה וגם הבקשה להאריך את תוקף החוק עצמו. החוק עצמו מותנה בהחלטת המליאה על הפיצול. ההחלטה על ההארכה זו המלצת הוועדה למליאה.

סיימנו להקריא, וקיבלנו את הבקשה מהממשלה להאריך. ביקשנו שעתיים להסתייגויות. בינתיים נעבוד על החוקים האחרים. אם תתעקשו על שעתיים, אתן לכם שעתיים. זה בקשה של אנשים שדיברתי אתם טלפונית.

לאו דווקא מיש עתיד. נעשה פשרה, שעה וחצי.

מספיק. אתם רוצים בכתב? נסגור בינינו כמסוכם, מה אנחנו עושים תמיד. לא נאריך. סיימנו להקריא, עם התיקונים שעשינו. לא עם אלה שהתבקשו. נקבע דיון לעוד שעה וחצי לצורך הסתייגויות והצבעה. הדיון בבקשה להאריך את התוקף תוסיף את זה בסדר-היום. תידחה שוב קצת המסגרת כמובן. אנחנו יורים לעצמנו ברגליים, אבל זה בסדר. אז נתכנס עוד שעה,

תכף נפתח ישיבה על כחול לבן המקורי לא המפלגה נעשה הפסקה בדיון. יוזמן דיון לעוד שעה, ב-13:30, על נושא ההארכה. לאחר הדיון על ההארכה תהיה הצבעה על ההארכה, לאחר מכן הסתייגויות והצבעה על הסתייגויות. תנו לנו בלו"ז שעה להסתייגויות. זה לא תלוי בי. אם זה לא מספרים ושמות כאלה ואחרים אין בעיה. הסתייגויות ענייניות יהיו. תמיד נתתי את הזמן. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה